נתחיל בסעיף השני בסדר-היום: פטור מחובת הנחה להצעת החוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה), התשע"ט-2018 (מ/1278), לפני הקריאה

אין לך בעיה עם זה, נכון? הבנתי שהקמת כבר. אני עכשיו רוצה להקים. השמות מקובלים עליך? הרי גם אם אני אגיד שאני רוצה שזה יהיה בוועדת החוקה זה לא יעזור לי. האמת שכן, אבל עדיין אני רוצה שזה יבוא גם מהלב. עכשיו אתה כבר לא עם איילת באותה מפלגה אז אתה לא חייב לעשות את מה שהיא אומרת לך. אין לך רוב פה.

אני רוצה לעבור להצעת הקמת ועדה משותפת לדיון בהצעות החוק הבאות: הצ"ח לשכת עורכי הדין (תיקון,

התשע"ט-2018 (פ/5994/20),

אסנת מארק; הצ"ח לשכת עורכי הדין (תיקון, הוספת סמכות שר המשפטים למתן תוספת ניקוד למבחני הלשכה),

של חה"כ אמיר אוחנה; הצ"ח לשכת עורכי הדין (שינוי סף

מתמחים, אתם מחר חייבים להיות פה.

יושב-ראש הלשכה כבר הכריז שמהרגע שהחוק הזה יתקדם הוא יגיש בג"ץ נגד החוק שלנו.

שיש בג"ץ מוכן. אני רוצה לומר לכם, חברים,

נופלת בבג"ץ, לא רק בחוק המתמחים, באינספור חוקים שאני בעצמי מכיר, ראיתי ואפילו חוקקתי. למשל, חוק מיסוי דירה שלישית, חוק גרוע מאוד שחוקקתי אותו בצורה חובבנית יש כאלה שאומרים שעשיתי את זה בכוונה ויש כאלה שאומרים שעשיתי את זה כי לא הייתה לי ברירה והוא נפל בבג"ץ. לכן אני אומר, לא תהיה בחוק הזה חקיקה חובבנית. תהיה חקיקה רצינית. אני אכנס דיון מחר עם כל גורמי המקצוע. אנחנו נערוך את הדיון בצורה רצינית החל מהשעה 09:00 ועד לשעה

כשמתחילה המליאה. ב-11:00 אנחנו כמובן נצביע. גם אם חלילה יבוא מישהו עם כמיהה להפיל את החוק או משהו כזה ויגיש רביזיה, אנחנו נקבל מיושב-ראש הכנסת אישור לדון ברביזיה תוך כדי המליאה. לאחר מכן זה יונח במליאה ויעלה להצבעה לקריאה ראשונה. מהרגע שהשגנו את הקריאה הראשונה,

לכנסת הבאה השגנו. אם נצליח להעביר קריאה שניה ושלישית זו שאלה אחרת:

מתי החוק הזה עובר,

מתי אנחנו מקיימים דיון ועדה לקריאה שנייה ושלישית. אני מעריך שאוכל לקיים את הדיון הזה ביום רביעי, כי צריך הרי להזמין את גורמי המקצוע וכל האנשים הרלוונטיים. ברגע שהם יגיעו, ביום רביעי, אני אסיים את החוק לקריאה שנייה ושלישית ואביא אותו לכדי הצבעה לפני קריאה שנייה ושלישית. אז כל מה שנותר לנו יהיה לברר מתי המליאה הבאה בה אפשר יהיה להביא את זה להצבעה.

אדוני היושב-ראש, אני מברך על הקמת הוועדה המשותפת בראשותך. אני רוצה לדווח לך ולחברים על פגישת הנשיאות שהשתתפנו בה הבוקר. העליתי בנשיאות את ההצעה להמשיך את הדיונים בעוד יממה, או שלא סוגרים את הישיבה, או להוסיף יממה בסמכות הוועדה. נכון, זה בסמכותו של יושב-ראש הכנסת ועמדתה של הממשלה. היושב-ראש אמר שזה תלוי בעמדת הממשלה והודיע לי שהוא יתמוך אם הממשלה תבקש להוסיף יממה כדי להצביע על שניה שלישית. זו הייתה המטרה שלנו. יושב-ראש הכנסת יולי אדלשטיין הודיע לי בישיבת הנשיאות שלא רק שהוא לא יתנגד אלא הוא יתמוך. קבלו עצת זהב ממני, מניסיוני בארבע השנים האחרונות את כל מאמציכם הפנו ללשכת ראש הממשלה. אם ראש הממשלה בסופו של דבר יחליט, יחד עם עוד חברים שיש בממשלה שאני מעריך שגם יכול להיות יסכימו שהדבר הזה יכול לקרות אני לא רואה באמת, כמו שאמר חבר הכנסת טיבי, התנגדות של יולי אדלשטיין. אין התנגדות, יש תמיכה עקרונית. אם יש תמיכה של יולי אדלשטיין אז זה מצוין ואז החוק הזה גם יוכל להתקדם לשנייה ושלישית.

אחרי שהחוק יעבור מחר

אחרי שאקיים עליו דיון בשעה 09:00 חבר הכנסת אמיר אוחנה, אתה מוזמן אליו וגם חבר בוועדה נביא אותו להצבעה וביום רביעי נערוך דיון נוסף לפני קריאה שנייה ושלישית. מוטל עכל כל אחד מכם להפציץ את לשכת ראש הממשלה

לא, לא להגזים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

בשעה 15:55.